בבקשה, גברתי. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, דוחות ביקורת מיוחדים של מבקר המדינה בנושאים האלה: משבר התחבורה הציבורית, מערך המסוקים בצה"ל, בניין הכוח והפעלתו,

טקס הדלקת המשואות.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, היום החלו מאות מיליוני מוסלמים בכל רחבי העולם לציין את חודש הרמדאן.

מי שיירשם מאוחר יותר ודאי יוכל להשתתף בנאומים בני דקה רק לאחר שכל אלה שנרשמו בזמן יוכלו להתבטא. כל נאום עד דקה, כשמו של הסעיף כן הוא. אני מפעיל את ההצבעה לצורך ההרשמה. הנאומים מן המיקרופונים, מארבעת המיקרופונים שברחבי אולם המליאה. בבקשה, ההרשמה החלה, אתם יכולים להירשם. בבקשה, חבר הכנסת יעקב מרגי יפתח היום את הנאומים. בבקשה, אדוני. ואז יביאו לי את הרשימה ונמשיך. אדוני היושב-ראש, במעמד חגיגי זה אני רוצה לברך את חברי הכנסת החדשים בברכת ברוכים הבאים פעם שנייה, ועבודה נעימה ופורייה למען ישראל ואזרחי מדינת ישראל. כאיש הדרום, כמי שחווה יחד עם חלק לא מבוטל מאזרחי מדינת ישראל את החוויה הנוראה של הימים האחרונים, אני רוצה לברך את חיילי צה"ל, את כוחות הביטחון ואת הממשלה, שניהלה את המשבר הזה באחריות ובשיקול דעת, למרות כל הלחצים וכל האמירות. אני חושב שיש לנו ממשלה שקולה,

ובורא עולם מעל הכול, שמנהיג אותנו ושומר עלינו. ולומר לאויבינו שלא יוכלו לנו. תודה לחבר הכנסת יעקב מרגי. חברת הכנסת פנינה תמנו,

ואחריה, חבר הכנסת סעדי. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מחוץ לכנסת התקבצו תושבי הדרום, שמפגינים נגד המצב הביטחוני. ראשית, אני רוצה לשלוח להם חיבוק גדול, לחזק אותם ואת הילדים שבדרום. האיתנות שהם מגלים, הרוח והנפש שמחזיקות אותם באהבת הארץ, להמשיך להתגורר באזור שחוטף טילים 18 שנים. לצערי אני לא יכולה להגיד את אותו הדבר על הממשלה הנוכחית, שבסופו של דבר נכנעה שוב להפסקת האש ולתכתיבי החמאס והג'יהאד האסלאמי. אני חושבת שיש פה הפרה בוטה של המחויבות הראשונית של ממשלת ישראל לספק ולהגן על שלום אזרחיה. ראוי היה שבסבב הזה ממשלת ישראל תתעורר, אך לצערי זה לא קורה. לכן אנחנו נהיה כאן על המשמר, ונזכיר לממשלה הזאת שתושבי הדרום הם לא שכפ"ץ ולא הפקר. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, חברת הכנסת תמנו. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת ישראל אייכלר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום הוא היום הראשון של חודש הרמדאן. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:

ובהזדמנות זו ברצוננו לשלוח איחולים לכל בני עמנו שבפנים, לבני העם הפלסטיני ולאומה האסלאמית והאומה הערבית בפרוס חודש רמדאן,

אנו מאחלים שחודש החסד הזה יחזור בשנה הבאה והמצב שלנו ושל עמנו ועמנו בעזה, עזה הגאה, אשר חוותה בימים האחרונים תוקפנות נפשעת,

25 שהידים נפלו ויש גם ארבעה תושבים הרוגים בדרום. אנחנו נגד כל פגיעה באזרחים, אבל אי-אפשר, ) דבר בעברית. ( שתהיה השוואה.) אי-אפשר להשוות בין עזה, שנתונה לכיבוש ולמצור במשך 15 שנה, לבין התוקפנות של ישראל, שהיא עדיין כובשת. לפי המשפט הבין-לאומי ההומניטרי היא עדיין שולטת וכובשת את עזה. אין פתרון צבאי. הוכח שגם הפעם אין פתרון צבאי. צריך פתרון מדיני, צריך פתרון אחד ויחיד, תודה. שלום צודק, אדוני היושב-ראש, שלום של מדינה פלסטינית ברצועת עזה, בשטחים הכבושים משנת 67', ובירתה ירושלים המזרחית. אין פתרון אחר.

תודה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. כפי שאתה זוכר, תוספת שפה אינה גם תוספת זמן. עדיין דקה. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ברוכים הבאים, חברי הכנסת החדשים, וברוכים השבים לשליחות הציבורית. אנחנו נמצאים עכשיו בשלב האבל על הרוגי הרקטות מעזה, השם ייקום דמם. לא חבשנו עדיין את הפצועים, ואנחנו מאחלים להם רפואה שלמה, וגם לא את הפצעים הנפשיים של תושבי הדרום. אני מבקש, זה הזמן להסיק מסקנות וללמוד לפעם הבאה, לצערנו, שלא תבוא. את המסקנות האסטרטגיות יסיקו האסטרטגים, אבל כאן תפקידנו ללמוד מסקנות אזרחיות. אחת מהן היא תופעה מכוערת של הפצת שמות, שמועות, תמונות ורכילויות על חשבון הנפגעים ובני המשפחה. אנחנו נתקלים בה שוב ושוב באירועים טרגיים כמו אלה שעברו עלינו ב-48 השעות האחרונות. בכנסת הקודמת הגשתי הצעת חוק לאסור פרסום שמו של הרוג או תיאור העלול להביא לזיהויו קודם שהדבר הובא לידיעת המשפחה באופן רשמי. משרד המשפטים בלם את הצעת החוק בנימוק מוזר שאין זכויות משפטיות למת. מה עם בני המשפחות?

בני הזוג? האם הזכויות שלהם הפקר? זאת ההזדמנות, אדוני היושב-ראש, במציאות הקשה, כאשר הכאב שותת דם, זה הזמן לעשות סוף למופע האימים שמתרחש ברשתות החברתיות, על ידי אנשים שלרוב אינם מודעים למשמעות של מעשיהם. הגשתי הבוקר הצעת חוק, שנית. אבקש מכל חברי הכנסת מכל סיעות הבית, קואליציה ואופוזיציה, להצטרף להצעה ולהצביע בעדה, כשתעלה על שולחן הכנסת. אסור לפרסם שמות ותיאורים לפני שהגורמים הרשמיים מפרסמים.

תודה לחבר הכנסת אייכלר. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת שרן השכל. שלום לכם. אחרי כ-700 רקטות שנורו ליישובי הדרום ביומיים בלבד, הפסקת האש מקנה לתושבי הדרום שקט מדומה. האזרחים מצידם נתנו לממשלה קרדיט מלא להבטיח סוף-סוף איכות חיים נורמלית. במקום שיתקבלו החלטות אמיצות, כרגיל הוחלט לא להחליט. 18 שנים של חיים תחת איום מתמיד, מתוכן 13 שנים תחת שלטון נתניהו, הן כנראה לא מספיק זמן כדי ליזום פתרון ארוך טווח. נתניהו שוב בונה על חוסנם של האזרחים, הנושאים על גבם את אותות המדיניות הרופסת שלו מול החמאס. שייקה שקד, חקלאי בן 67, עדיין עובד את השדות בצמוד לגדר בנתיב העשרה, כבר 37 שנים. הרקטות מעל ראשו, אלו שפגעו בעבר שלוש פעמים בביתו, לא מונעות ממנו לעבוד בכל מצב ביטחוני. עבורו יום ללא עבודה מציב איום על יכולתו לפרנס את משפחתו. תאמינו לו ותאמינו לאזרחים בעוטף עזה שהם מכירים מקרוב את החוליים במנגנוני הפיצוי, ובצדק הם מצפים ממדינה שלא מצליחה לספק להם ולחבריהם ביטחון להכיר את מצוקת החיים שלהם ולהקל עליה גם בעוטף עזה וגם בדרום. כשכולנו נשיר השבוע את ההמנון הלאומי כדאי שנחשוב גם על תושבי הדרום בעודנו מדקלמים את המילים "להיות עם חופשי בארצנו".

תודה לחבר הכנסת אורנה ברביבאי. חברת הכנסת שרן השכל,

גברתי, ואחריה, חבר הכנסת עמיר פרץ. תודה רבה, יושב-ראש הכנסת. אני רוצה לנצל את הדקה של נאומים בני דקה כדי להספיד את משה פדר, שנרצח אתמול בהתקפת הטרור הנוראית. פדר היקר, קשה לי לתאר לאנשים שלא הכירו אותך את המקום שלך בחיי ואת ההשפעה שלך עליהם. בעיניי תמיד היית מין אינדיאנה ג'ונס ישראלי כזה, הרפתקן, אדם שאוהב את החיים, נטול פחד וסקרן לגלות מקומות חדשים. אני זוכרת איך הקשבנו בשקיקה לסיפורים שלך על נופים רחוקים ומרהיבים, על סוסים שדוהרים במרחבים, על מקומות שאנחנו כילדות חלמנו להגיע אליהם יחד יום אחד. היום אני יכולה להודות שגם המסע שלי לאוסטרליה הושפע מהסיפורים האלה.

לפני יומיים יצאת כמדי בוקר לעוד יום עבודה, אחרי שחזרת ביום ראשון מטיול בגואטמלה. איש שמח ואופטימי. אך אז, כמעשה שטן, השיגה אותך ידם של מרצחים שפלים ומתועבים, וגדעה את חייך באחת. משהו גדול נשאר אחריך. הבאת לעולם שני ילדים מדהימים, טובים, שבגרו להיות אנשים יצירתיים, ערכיים, טובי לב ואוהבי אדם. יצרת אותם בדמותך. חינכת את עמית ונמרוד לסקרנות, הטמעת בנפשם את השאיפה לחופש ונתת להם את התחושה שהם מיוחדים ושהם נפלאים בייחודם. אני זוכרת איך היינו, חבורה צעירה של נערות שלא תמיד התאימה למסגרות ולתבניות, ואתה אהבת אותנו וקיבלת כל אחת מאיתנו כפי שהיא, בלי שיפוטיות, בגובה העיניים. נתת לכל אחד ואחת מהאנשים שבהם פגשת את התחושה שזה בסדר להיות מי שאת ומי שאתה. הבית שלך תמיד היה פתוח עבורנו. מעולם לא כעסת או הערת על הבלגן שהשארנו, על סתימות בצנרת, על הרעש שעשינו לשכנים. עבורך זה היה כמו סימן חיים. כשעלתה השמש בבוקר מצאת אותנו רוקדות לצלילי הביטלס, Here Comes the Sun, עשית לכולנו ארוחת בוקר ולקחת כל אחת מאיתנו הביתה. הילדים שלך, עמית ונמרוד, היצירה הגדולה של חייך, תמיד היו מוקפים באהבה ובחברים טובים כי כך רצית וכי כך אפשרת. בזכותך, בזכות החינוך שנתת להם. אני רוצה להודות לך באופן אישי על כך שהבאת לעולם את עמית, אישה מיוחדת,

יצירתית, אוהבת אדם ואוהבת חיים, חברת נפש אמיתית, אחות של ממש. אין לך מושג כמה היצירה הזאת שלך משמעותית בחיי, ואת נמרוד, גבר מרשים, מוכשר וטוב לב, שבדיוק כמוך אוהב את החיים, סקרן, גבר שנוצר בדמותך. פדר היקר, איש אהוב ונדיר, אתה יוצא היום למסע האחרון שלך בעולם הזה. אנחנו נשארים עם הזיכרונות ממך, עם התמונות ועם הערכים שבהם האמנת.

תודה לחברת הכנסת שרן השכל. חבר הכנסת עמיר פרץ, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ראשית אני רוצה להצטרף לברכות לחברי הכנסת החדשים, וגם לוותיקים, כולם זקוקים לברכות להצלחה גם מאדם וגם מחסדי שמיים. נכון, הרב אייכלר? אדוני היושב-ראש, רציתי לנצל את הדקה הזאת כדי לבקש, גם מחברי הכנסת וגם מתושבים בכלל, לאסור את המגמה שהולכת ומתגברת סביב האמירה:

אני מביע מורת רוח כאיש הדרום וכמי שלא הצביע לביבי נתניהו.

מתנגד התנגדות מוחלטת לכך ששאלות של ביטחון אישי, שאלות של ביטחון של מדינת ישראל יעמדו סביב השאלה למי הצבעת ואם מגיע לך שמדינת ישראל תגן עליך. אני חושב שהאמירות האלה הן אמירות מקוממות. הן אמירות שמייצרות שסעים חדשים שאיננו רגילים להם. לצערי, השסעים מוצאים את ביטוים ברשתות החברתיות באופן נרחב ביותר. אז אני פונה לכל מי שמשתמש בביטויים האלה:

אני אומר לכם, מה שלא תאמרו על תושבי הדרום, וזה לא משנה מה הם הצביעו, הם היו ונשארו המוצבים האזרחיים הקדמיים של כלל אזרחי ישראל. אני חוזר מביקור תנחומים אצל אחת המשפחות, של משה אגדי מאשקלון. משפחה מדהימה. אין לי מושג מה הם הצביעו, אבל אין שום ספק שכל מדינת ישראל, כל עם ישראל צריך לחבק אותם ולתת להם את כל הכבוד הראוי להם. להם ולכל תושבי הדרום.

תודה לחבר הכנסת עמיר פרץ. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת צבי האוזר. אדוני היושב-ראש, אדם נורמלי שונא מלחמות. אדם נורמלי כואב את כאב האחר, יכול להתחבר לרגשות של עצב, של יגון ושל אבל. אני בהחלט יכול להתחבר לכל הבעת צער או אובדן אישי. כמי ששונא מלחמות, אני לא יכול אלא לבקש להוציא תמיד את האזרחים ממעגל האלימות, ממעגל המלחמות. לא קל להספיד חבר. לא קל לראות תמונה של תינוקת בת שנה וחודשיים, קוראים לה סבא אבו עראר, שנהרגה יחד עם אימה בהפצצות. אני בטוח שלמשפחה שלה יש מידה עצומה של אבל, של כאב, של אובדן, בדיוק כפי שלכל אדם משני עברי הגבול יש מידה עצומה של כאב. רבים בימים האחרונים חשבו שהפתרון הוא להכות עוד, להיכנס כניסה קרקעית, להפציץ מהאוויר, להרוג יותר, לפגוע יותר.

אין סימטריה בין כובש לנכבש. אין סימטריה בין מי שהטיל מצור למי שנמצא תחת מצור. להסיר את המצור ולפתוח אפיקים חדשים, דרכים אחרות. ודווקא עם תחילת הרמדאן, זה הזמן לאחל לאנשים שצמים בעזה, דווקא שם, רמדאן כרים (אומר בערבית:

ואנו מאחלים שכשיחזור בשנה הבאה נדע חירות, ביטחון ועצמאות,

תודה לחבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת צבי האוזר,

ואחריו, חברת הכנסת מיכל שיר. אדוני היושב-ראש, שוב חוותה ישראל מתקפה של מאות רקטות המשוגרות מעזה לעבר מרכזי אוכלוסייה. אין מדינה בעולם שאוכלוסייתה האזרחית נתונה למתקפות של רקטות כדבר שבשגרה. הממשלה, לצערי, משלימה עם שינוי כללי המשחק כאן באזור ועם העברת שדה הקרב אל תוך ערי ישראל ויישוביה. ההחלטה על הפסקת האש מגלמת את אובדן ההרתעה בדרום ומשליכה באופן ישיר על שחיקת ההרתעה בחזית הצפון מול החיזבאללה. הרפיון בתגובה מול החמאס בדרום יגרום לתשלום מחירים קשים בחזית הצפון, ויביא אותנו בעתיד, חלילה, להתמודדות בשתי חזיתות במקביל. אדוני היושב-ראש, אין פתרון אחר לנעשה בעזה זולת פירוזה מרקטות. כן, פירוז עזה. פירוז שלאחריו אפשר וצריך יהיה לגשת למלאכת שיקומה של עזה ההרוסה זה שנים.

זו הייתה הודעת הממשלה בתום צוק איתן. זה ההישג הנדרש, ובזה תיבחן הממשלה. תודה, חבר הכנסת צבי האוזר. חברת הכנסת מיכל שיר,

ואחריה, חברת הכנסת יעל גרמן. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

במהלך סיור שלי בעוטף עזה תפסה אותי אזעקת צבע אדום באמצע שטח פתוח. וכמו אזרחית ממושמעת, נשכבתי ותפסתי את הראש. אומנם הרגע הספציפי הזה תועד במצלמה, אבל ב-18 השנים האחרונות היו אלפי מקרים דומים שאיש לא שמע עליהם. זו המציאות שאיתה מתמודדים תושבי עוטף עזה. זה האויב שאיתו אנחנו מתמודדים, ארגון טרור ציני ורצחני שיורה ללא הבחנה ללב אוכלוסייה אזרחית, ירי שגבה את חייהם של ארבעה אזרחים ישראלים, ירי שלא מבדיל בין חברת כנסת לילדה קטנה בגן, שלא מבדיל בין חיילי צה"ל לקשיש המאושפז בבית חולים. משום מדינה אחרת בעולם לא היו מצפים לנהוג כפי שנוהגת ישראל, אבל לגבי ישראל כנראה שיש סטנדרטים אחרים. כמובן שלא תשמעו על זה גינוי משום ארגון זכויות אדם או מארגוני ה-BDS. הם מגנים רק כשיש הזדמנות לתקוף את חיילי צה"ל ומדינת ישראל. אני רוצה לשלוח את תנחומיי למשפחות הנרצחים ולאחל החלמה מהירה לפצועים.

תודה, חברת הכנסת מיכל שיר. חברת הכנסת יעל גרמן,

חבר הכנסת יעקב אשר. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי, בראשית דבריי אני רוצה להביע את השתתפותי באבלן של משפחות אגדי, פדר, פשווזמן ואלחמאמדה, ולאחל החלמה מהירה לכל הפצועים. ארבעה הרוגים, מאות פצועים, 700 טילים, אויב,

מה קרה לך? 220,000 תלמידים שלא הלכו למוסדות הלימוד,

וראש ממשלה אחד ששותק, ושתק. במשך כל הזמן הזה, שתושבי עוטף עזה, שתושבי הדרום, ספרו אותו בשניות. כל הזמן הזה הוא שתק. וגם היום הוא עדיין לא מעז לבוא ולומר לנו מה היה, מה הוא מתכוון לעשות. אז אני קוראת לראש הממשלה מר בנימין נתניהו, לבוא לכאן לכנסת ולתת לנו, חברי הכנסת, נבחרי הציבור, ולכל הציבור, ובעיקר לציבור בדרום, לתת הסברים: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שהוא חתם על ההסכם, מה הוא מתכוון לעשות כדי שהסבב הזה לא יחזור, ואילו תוכניות יש לו לעזה.

תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. חברת הכנסת אוסנת מארק, דווקא חשבתי שתהיי הדוגמה שלא מפריעים לדוברים בנאומים בני דקה. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה,

ואחריו, חבר הכנסת רם בן-ברק. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, כמובן, אנחנו מצטרפים לניחומים ולאיחולי רפואה שלמה לפצועים. אבל יש דבר אחד, אדוני היושב-ראש, ואנחנו, כחברי כנסת, צריכים לעשות לעניין הזה סוף, למצוא לו פתרון. נחשפנו אתמול לסיפורים של אישה בשם מיסה חכמון משדרות, ילדה, בתה של נעמה, בת 23 מנתיבות, נכים בשכונה באשקלון, שכונת זולוטוב. התופעה הזאת, שיש אנשים נכים 100%, שמרותקים לכיסא גלגלים ואינם מתניידים לבד, ואין להם ממ"ד בביתם, במרחק של כמה עשרות שניות בלבד, זה סכנת מוות. אני חושב שכמו שאנחנו יודעים, ואני רוצה להגיש הצעה כזאת, ברוח הדברים הללו, או תיקון תקנות של הביטוח הלאומי או הצעת חוק, שהאנשים האלה יקבלו את זה כחלק מהנכות שלהם, שיהיה להם ממ"ד. מדינת ישראל צריכה לדאוג שאותם אנשים, נכים 100% שתלויים בכיסא גלגלים ובאביזר כזה או אחר, יהיה להם ממ"ד. זו חובתנו. אחרת אנחנו מפקירים אותם, חלילה, למוות.

ואני מקווה, בעזרת השם, שלא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו. תודה, חבר הכנסת יעקב אשר. חבר הכנסת רם בן-ברק, ואחריו, חבר הכנסת עבאס. אדוני היושב-ראש, חברות וחבריי הכנסת, אתמול בבוקר, בשל ההסלמה וירי הרקטות והטילים, הנחה פיקוד העורף את רכבת ישראל להפסיק לאלתר את תנועת הרכבות דרומית לתחנת שדרות, דבר אשר חוזר על עצמו בכל סבב לחימה. חברי חבר הכנסת לשעבר חיים ילין, תושב העוטף, חזר והתריע על הנושא, שעד היום לא קיבל מענה. המצב הוא בלתי נסבל. לא מספיק שתושבי הדרום סובלים מסבבי לחימה חוזרים ונשנים, גם מונעים מהם דבר בסיסי כמו תחבורה ציבורית סדירה. זו אינה הפעם הראשונה, וכנראה גם לא האחרונה, שרכבת ישראל עוצרת את תנועת הרכבות דרומית לשדרות. בעבר הוצעו פתרונות מיגון, שלא יושמו בטענה לעלויות גבוהות, המוערכות ב-40 מיליון ש"ח, שזה אגב כ-0.04% מהכספים הקואליציוניים ששולמו בממשלה היוצאת. זה מצב שאינו מתקבל על הדעת שתושבי הדרום ועוטף עזה, הנדרשים לחוסן ולאורך רוח תוך שהם נתונים תחת מתקפת טילים, אינם יכולים להגיע לבתיהם כי הממשלה לא עושה את מה שהיא צריכה על מנת להגן על משתמשי התחבורה הציבורית. אני קורא לשרי הביטחון, התחבורה והאוצר להתעשת, למצוא את התקציב הנדרש על מנת למגן את מסילת הרכבת והכבישים הסמוכים. זה יכול היה להציל חיים אתמול. ויפה שעה אחת קודם.

תודה לחבר הכנסת רם בן-ברק. חבר הכנסת מנסור עבאס, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת גדי יברקן. אדוני היושב-ראש, אין ספק שמדיניות הממשלה נכשלה ושהשימוש בכוח ועוד כוח אינו עוד תחליף לתהליך מדיני עם התחשבות בצרכיו של הצד השני. מסתבר שיש פתרון בצד השני, שמוכן בכל פעם להגיע להסכם, בתיווך מצרי. ונשאלת השאלה: למה ממשלת ישראל לא עומדת בפני הציבור ומודה שאין פתרון בדרכים צבאיות, ושהדרך היחידה היא ניהול משא ומתן והכרה בכך שיש להגיע לפשרה בין שני העמים? מצד שני, ברצוני להפנות את תשומת לב חברי הכנסת לאוכלוסייה מוחלשת, מוכה וחשופה לסכנות, בלי מענה הולם מצד הרשויות, אלו הם הכפרים הבלתי-מוכרים בנגב, שאתמול גם הם היו חשופים לסכנות. ולצערנו, אתמול נהרג פועל מבני הכפרים הבלתי-מוכרים בנגב. לא מספיק שהכפרים בלי הכרה אינם זוכים למענה מצד הרשויות וסובלים מחוסר שירותים ממשלתיים, הם גם צריכים לסבול מחוסר באמצעי הגנה.

אין בתים, אין ממ"דים, אין חשמל, אין מים, אין קופות חולים, אין בתי ספר וגם אין כבישים.

תודה, חבר הכנסת מנסור עבאס. חברי הכנסת היקרים, הוותיקים מאוד, יעקב מרגי, יוליה מלינובסקי, רוב הדוברים מדברים פעם ראשונה בכנסת. עדיף שתשבו ותקשיבו להם. חבר הכנסת עמיר פרץ, ותיק חברי הכנסת, בירכת עכשיו את החדשים. בוא נשמע אותם. אותי מסקרן לשמוע את האנשים. מתנצל, אדוני. מתנצל. על מי הכרזנו אחרי רם בן-ברק? על גדי יברקן.

אחריו, חבר הכנסת יואב סגלוביץ. תודה

אדוני היושב-ראש, ראשית כול אני מביע תנחומים, כמו כל חבריי שדיברו כאן, למשפחות ההרוגים והחלמה מהירה לפצועים. מאז שבת אני מסתובב בדרום וראיתי מקלטים שלא רק שהם לא ראויים לזמן מלחמה, הם לא ראויים לזמן שגרה. הייתי באשקלון, בקריית גת ובסביבה, אני רוצה להגיד שכל השכונות הוותיקות שגרים שם אנשים בדירות עמידר, אימהות חד-הוריות, זקנות, זקנים, באמת, במקרה הטוב, הם ייכנסו מתחת למיטה. ביקרתי בבתים שקיבלו פגיעה ישירה, וזה פשוט מקומם שאנחנו צריכים לפעול רק אחרי שיש פצועים והרוגים. כדי להקדים תרופה למכה, אני חושב שצריכים להקים שם מיגוניות בזה הרגע, כבר היום. כי מי שאחראי לביטחונם של אזרחי הדרום הוא יחיא סינוואר, שראש הממשלה שחרר אותו בעסקת שליט. הוא שמחליט מתי נכנסים ומתי יוצאים. לפחות אנחנו נדאג להם שהם ייכנסו למקלטים או למיגוניות, שידעו להתגונן. אני רוצה באמת, במעבר חד, גם לאחל חג שמח לאחינו המוסלמים,

תודה, חבר הכנסת יברקן. חבר הכנסת יואב סגלוביץ,

חבר הכנסת עופר כסיף. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני בראש ובראשונה רוצה להודות לאדוני היושב-ראש,

עובדי המשכן, על קבלת פנים חמה ומלמדת. אני משתתף באבלן של המשפחות, ומאחל החלמה מהירה לפצועים. ודווקא בשל המצב הביטחוני בדרום ובשל העובדה שתמיד למדינת ישראל יש משהו יותר חשוב להתעסק בו, אני רוצה לומר כמה מילים על איום אחר, פנימי, חמור וקשה, ברור ומיידי, והוא מתרחש בחסות הבית הזה. מדובר באפשרות השינוי של חוק החסינות. אנחנו שומעים ויודעים שמתנהל משא ומתן קואליציוני שבו עולה אפשרות לשינוי חוק החסינות. הגענו למציאות שבה הפסקנו לראות עבירות פליליות שמתבצעות ומתרחשות לנגד עינינו. המו"מ על חוק החסינות הוא כל-כולו עבירה פלילית. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שחשוד שנמצא בניגוד עניינים, וקיימת החלטת יועץ משפטי להעמיד אותו לדין בשלושה תיקים בעבירות של מרמה, הפרת אמונים ושוחד בכפוף לשימוע, מנהל משא ומתן שבו הוא נותן הטבות ותנאים למי שיעזור לו אולי להימלט מאימת הדין. קחו תפקידים, קחו כספים,

מדובר בהפרת אמונים אם לא בשוחד

זו עבירה שאנחנו רואים מול עינינו ומתייחסים אליה בשוויון נפש.

על היועץ המשפטי לממשלה להתייחס לכך,

לומר את דברו ולפעול להפסקת ביצוען של עבירות פליליות, שכולם רואים אותן מתרחשות כאן,

תודה לחבר הכנסת יואב סגלוביץ. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ. תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, נכבדיי חברי הכנסת, אני רוצה להביע תנחומים למשפחות ההרוגים, לכל ה-23. נהרגו, לצערנו, 23 בני אדם בימים האחרונים. אני שולח תנחומים לכולם, ואני שולח גם ברכות של החלמה מהירה ומלאה לכל הפצועים. כפי שראינו ביומיים האחרונים, ואנחנו רואים כבר שנים רבות, אין פתרון צבאי, אין פתרון צבאי למה שמתחולל בדרום, אין פתרון צבאי לסכסוך, אלא רק פתרון מדיני. חברים, בניגוד למה שהמיתוס אומר, כאשר הייתה הצבעה בכנסת על ההתנתקות, אמר ידידי, חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה, ב-26 באוקטובר 2004 הוא אמר, ואני מצטט: "נחוצה כאן מנהיגות חלופית שתביא באמת לדיאלוג אמיתי עם העם הפלסטיני, לשלום ולשתי מדינות, ולא לכל מיני קומבינות, שינציחו את שפיכות הדמים. זה יבוא. השאלה כמה דם נקיים עוד יישפך עד אז? זוהי השאלה המרכזית". כאשר הצביעו ב-3 בנובמבר 2004 על ההתנתקות פה בכנסת, רוב חברי הכנסת מהימין הצביעו בעד ההתנתקות. היום הם מדברים על כך שההתנתקות הובילה לזה, אבל אז הם הצביעו בעד. ראש הממשלה נתניהו הצביע בעד, צחי

חיים כץ, יובל שטייניץ, הצביעו בעד. מי הזהיר מפני ההתנתקות ולא הצביע בעדה ואמר שזה בין השאר יוביל גם לירי על ישראל? חברי חד"ש בזמנו. ציטטתי את מוחמד ברכה. אני אצטט גם את חבר הכנסת לשעבר עסאם מח'ול.

זה בנאום הבא, אדוני. דקה כבר מזמן תמה. נגמרה הדקה, אוקיי. אז אני רק רוצה לומר לסיכום, כבוד היושב-ראש: מי שחושב שאפשר להציע תוכנית, "חד-צדדית",

צבאית או "מדינית",

תקראו לזה התנתקות, תקראו לזה סיפוח, תקראו לזה עסקת המאה, אין תוכנית חד-צדדית, רק דיאלוג ומשא ומתן לשלום צודק, רק הוא יכול להפסיק את שפיכות הדמים. תודה לחבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת יזהר שי. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, הטרור שוב פגע בישראלים ובפלסטינים. הטרור מעזה הוא מכה לערבים וליהודים, למוסלמים וליהודים. אני, כמובן, שולח את איחוליי להחלמה, וחיבוק למשפחות הנופלים שלנו. אני רוצה לחבק את שכניי בעוטף, שבמשך 18 שנים בערים, במושבים, בקיבוצים, צומחים ושמחים תחת אש. הממשלה, אני מברך אותה שתהיה לה היכולת להשיג שקט אסטרטגי מתוך שקט טקטי. אני מייחל לכך שהממשלה הבאה, יהיה לה האומץ לשנות את המדיניות: להחליש את החמאס הטרוריסטי ולחזק את הרשות הפלסטינית שתומכת באותם מהלכים מדיניים, שהם אלו שיוכלו להמשיך את המהלכים הצבאיים.

ולחבריי ולשכניי כאן בבית הזה, במדינת ישראל, ולשכניי מעבר לגבול, המוסלמים, אני רוצה לברך אתכם בחג שמח וברמדאן כרים. תודה לחבר הכנסת שוסטר. חבר הכנסת יזהר שי,

ואחריו, חבר הכנסת איתן גינזבורג. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

תנחומיי הכנים לארבע המשפחות השכולות ואיחולי החלמה מהירה לפצועים. ראש הממשלה, אדוני היושב-ראש, לא תמיד שתק. בפברואר 2009, אחרי התקפת טילים על אשקלון,

כמועמד לראשות הממשלה, נעמד מול מצלמה ואמר בפתוס רב: "אני רוצה להגיד לכם כאן ועכשיו שאנחנו לא נעצור את צה"ל. אנחנו נשלים את המלאכה. אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של חמאס.

הביטחון לתושבי אשקלון" ואשדוד ושדרות ובאר שבע,

"אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי ישראל". כך בנימין נתניהו לפני עשר שנים וקצת. אדוני היושב-ראש, אחרי יומיים של התקפה ברוטלית נוספת של חמאס, אויב אכזר, ציני וחסר צלם אנוש של מדינת ישראל, אחרי 700 שיגורים לעבר ישראל, אחרי ש-200,000 תלמידים ישבו במקלטים, אחרי ששובשה שגרת יומם של מאות אלפי תושבים, אחרי שספגנו עשרות נפגעים, כאבנו את כאבן הנורא של ארבע משפחות, ששכלו את היקרים להן מכול, אחרי שכל זה הסתיים, ברגע שחמאס החליט שמתאימה לו הפסקת אש והכתיב את התזמון והתנאים שלו לראש ממשלת ישראל, אחרי כל אלה אני מתכבד להודות למר בנימין "אני אמוטט את חמאס" נתניהו על כך שמוטט את שלטון הטרור, על כך שהחזיר את הביטחון לתושבי אשקלון,

שדרות ובאר שבע. ובכלל, על כך שהחזיר את הביטחון לכל תושבי ישראל. אנחנו כאן נודה לו שוב ושוב ושוב אחרי כל סבב שבו חמאס יתחיל ואחרי זה יחליט להפסיק, ובו נתניהו ימוטט את שלטון חמאס וישלים את המלאכה.

תודה לחבר הכנסת יזהר שי. חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. תודה, אדוני היושב-ראש. בשתי היממות האחרונות מדינת ישראל הותקפה במאות רקטות ונכנסה לסבב לחימה קשה. בפתח הדברים, אני רוצה לשלוח מכאן תנחומים למשפחות ההרוגים והחלמה לפצועים. אזרחי ישראל הם אזרחים טובים. הם מקשיבים להוראות פיקוד העורף, שהן הוראות מצילות חיים. אבל יש כאלה שפשוט לא יכולים לפעול ולהתמגן לפי ההוראות, כי אין להם ממ"ד. נכון להיום, לכרבע מהאוכלוסייה בישראל אין מיגון תקני מפני ירי טילים ורקטות, שאנחנו יודעים שיכול להגיע לכל רחבי מדינת ישראל. כשני מיליון אזרחים חשופים לפגיעת טילים ונמצאים ללא מיגון. בבניינים שנבנו מאז 1992 יש חובה לבנות מרחב מוגן על פי חוק. בבניינים שנבנו לפני 1980 יש זכאות להוסיף ממ"ד במסגרת תמ"א 38. עיקר הבעיה הוא בבניינים שנבנו בין 1980 ל-1992. בפועל מדובר על מאות אלפי יחידות דיור בישראל שהן ללא מרחב דירתי מוגן. אני רוצה לפנות מכאן לשר האוצר, שממונה על מינהל התכנון: יש פתרון לסוגיית המיגון. צריך להחיל את תמ"א 38 גם על בניינים שנבנו אחרי 1980 כדי לעודד את האזרחים לבנות מרחבים מוגנים ולחזק את הבניינים שלהם.

ראינו כיצד ממ"ד הציל את החיים של מירי תמנו וילדיה בבאר שבע, וזה רק עניין של החלטה מתבקשת ופשוטה של הצלת חיים, שמוכרחים לקבל אותה לפני סבב הלחימה הבא. תודה רבה, אדוני. תודה, חבר הכנסת גינזבורג. חבר הכנסת בועז טופורובסקי. אדוני היושב-ראש וחברי הכנסת, אני ממשיך את המסורת שבה אקריא בכל שבוע את שמות הרוגי תאונות הדרכים בשבוע החולף, כפי שעשיתי בכנסת התשע-עשרה, וכפי שעשה יושב-ראש הכנסת לשעבר דן תיכון, כי ממשלת ישראל חייבת להילחם בתאונות הדרכים ולשים סוף למוות המיותר הזה. ואלה תאונות הדרכים הקטלניות מערב פסח ועד היום: ערב חג הפסח, 20 באפריל, לפנות בוקר, נהרג רוכב אופנוע בן 24 בתאונה בכביש 431, ב-21 באפריל נהרג רוכב אופנוע בן 50, לאחר שנפצע בראשו, בתאונה שהתרחשה בנתיבי איילון, סמוך למחלף דב הוז, ב-22 באפריל ברוך אייזנברג, זיכרונו לברכה, פעוט בן שלוש, אשר הגיע עם משפחתו לביקור מניו יורק כדי לקיים את טקס החלאקה, נהרג מאוטובוס חולף בביתר עילית, באותו יום נהרג גבר בשנות ה-50 לחייו, לאחר שיצא מרכבו בשל תקלה טכנית, ונדרס על ידי רכב חולף בכביש 1, סמוך ללטרון, ב-23 באפריל נהרג המורה עלי חיג'אזי, בן 23 מירושלים, עקב פגיעה מרכב בכביש 1, לאחר שעצר בשולי הדרך, באותו יום נהרג רוכב אופנוע בן 23 בתאונה שהתרחשה בכביש 431, סמוך לראשון לציון, ב-27 באפריל נהרג הולך רגל בשנות ה-70 לחייו, אשר נפגע מאוטובוס בכביש 866, סמוך לצומת מירון, באותו יום נהרג רוכב אופנוע בשנות ה-60 לחייו מפגיעת אוטובוס בכביש 444, סמוך לאלעד, ב-28 באפריל נהרג לירן בלאו, בן 32, כאשר רכב על אופניו ביפו ואוטובוס פגע בו, לירן הוא בן יחיד להורים מבוגרים, אביו ניצול שואה, והוריו קיבלו אותו במתנה לאחר 15 שנה של ניסיונות להביא ילד לעולם, ביום שבת האחרון, ב-4 במאי, נהרגו שלוש צעירות, האחיות נסים אבו-חדיר בת ה-24 והדיל אבו-חדיר בת ה-28, וחברתן אריג' אבו-עיסא בת ה-25, השלוש נהרגו לאחר שרכב השטח שבו טיילו בגלבוע התהפך. מתי יהיה לזה סוף?

תודה לחבר הכנסת בועז טופורובסקי. אחרון הדוברים יהיה חבר הכנסת יואב קיש. בבקשה, אדוני, אחרון הדוברים בנאומים בני דקה. כנסת נכבדה, אני רוצה לשתף אתכם גם בחוויה מהימים האחרונים. אתמול הלכתי להלווייתו של משה אגדי, השם ייקום דמו. משפחה מדהימה 14 אחים ואחיות. הלוויה בסיטואציה די, לא יודע אם לקרוא לזה הזויה, באשקלון, שמתחילה בכלל בהוראות של מה עושים אם יש סירנה. צועדים, ואומרים: לתפוס מקום בין הקברים. משה נטמן עם כאב גדול של כל המשפחה, כשברקע שומעים גם את התקיפות בעזה. המסר שאני רוצה להעביר פה הוא מאוד ברור.

בתחבולות תעשה לך מלחמה. האירוע מול עזה לא הסתיים. האירוע מול עזה בעיצומו. אנחנו נחליט על הזמן שבו אנחנו ממשיכם אותו, והמכה צריכה להיות כואבת, והיא תהיה כואבת.

תודה לחבר הכנסת יואב קיש. עד כאן נאומים בני דקה. חברי הכנסת, רק הודעה קצרה: בשבוע הבא, תכף גם יונח סדר-היום לפני כולם בשבוע הבא נתחיל לקיים מה שמכונה נאומי בכורה של חברי כנסת חדשים. הנחיתי את המזכירות לעשות את זה בסדר האל"ף-בי"ת. יהיו פניות לחברי הכנסת. לא חייבים להיענות מייד, מי שלא מעוניין לנאום נאום בכורה, לא חייב, מי שמבקש לדחות, זכותו או זכותה, אבל הפנייה שלנו תהיה לפי סדר האל"ף-בי"ת. יש גם מנהג מאוד נחמד בכנסת שמישהו מן הח"כים הוותיקים, זה לא חייב להיות חבר הסיעה של הנואם, יברך את הח"כ החדש, או את הח"כית החדשה. תפנו לחברי הכנסת, אנחנו כאן לא מתערבים. אם תהיה לנו פנייה של מישהו שמעוניין לברך, אנחנו ודאי ניענה לה. אנחנו נשבץ מספר נאומים בכל ישיבה, לא בבת אחת את כולם. ומיום שני הבא נתחיל לקיים ישיבות סדירות של הכנסת, עם קצת דברים פרוצדורליים, עם ציון ימים מיוחדים, כפי שלפעמים גם החוק מחייב, ועם נאומי בכורה של חברינו החדשים. חברי הכנסת, אני עובר לסעיף הבא: המלצת הוועדה המסדרת לבחירת סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת. ההודעה דורשת אישור בהצבעה של המליאה. חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב-ראש הוועדה המסדרת,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הוועדה המסדרת ממליצה לכנסת לבחור בחברי הכנסת מאיר כהן וישראל אייכלר כסגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת. כהונתם תסתיים עם מינוים של סגנים קבועים ליושב-ראש הכנסת. אבקש כמובן את אישורה של הכנסת, בהצבעה. אדוני יישאר על הדוכן. אני מתאר לעצמי שאתה מצביע בעד. אני מצביע בעד.

חברי הכנסת, אני מפעיל את ההצבעה. תוכלו להצביע לבחירת, לדעת, אייכלר ומאיר כהן.

הצעת הוועדה המסדרת לבחור את חברי הכנסת ישראל אייכלר ומאיר כהן לסגנים ליושב-ראש הכנסת נתקבלה. הצעת הוועדה המסדרת לבחור את חברי הכנסת ישראל אייכלר ומאיר כהן לסגנים ליושב-ראש הכנסת נתקבלה. הצעת הוועדה המסדרת לבחור את חברי הכנסת ישראל אייכלר ומאיר כהן לסגנים ליושב-ראש הכנסת נתקבלה. היו"ר יולי יואל אדלשטיין: הצעת הוועדה המסדרת לבחור את חברי הכנסת ישראל אייכלר ומאיר כהן לסגנים ליושב-ראש הכנסת נתקבלה. היו"ר יולי יואל אדלשטיין: לא להפריע בהצבעה. 59, כולל חבר הכנסת זוהר, בעד, אין מתנגדים או נמנעים. אני

בשתי הוועדות יכהנו 17 חברים, לפי ההרכב הבא. בוועדת הכספים הזמנית: מטעם סיעת הליכוד, חבר הכנסת דוד ביטן, חברת הכנסת מאי גולן, חברת הכנסת מיכל שיר וחבר הכנסת שלמה קרעי, מטעם סיעת כחול לבן, חבר הכנסת אבי ניסנקורן, חברת הכנסת אורית פרקש-הכהן, חברת הכנסת אורלי פרומן וחבר הכנסת מיקי לוי, מטעם סיעת ש"ס, חבר הכנסת יעקב מרגי, מסיעת יהדות התורה, חבר הכנסת משה גפני, מסיעת חד"ש-תע"ל,

חבר הכנסת אחמד טיבי וחבר הכנסת איימן עודה, מסיעת העבודה, חברה אחת, חברת הכנסת סתיו שפיר, מסיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת עודד פורר, מסיעת איחוד מפלגות הימין, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, מטעם סיעת כולנו, חבר הכנסת רועי פולקמן, ומטעם סיעת רע"ם-בל"ד,

בוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון יכהנו החברים הבאים: מטעם סיעת הליכוד,

חברים, חבר הכנסת אבי דיכטר, חבר הכנסת עוזי דיין, חברת הכנסת שרן השכל, חבר הכנסת גדעון סער, חבר הכנסת יואב קיש, חברת הכנסת קטי שטרית, מטעם סיעת כחול לבן, שישה חברים, חבר הכנסת בנימין גנץ, חבר הכנסת יאיר לפיד, חבר הכנסת גבי אשכנזי, חבר הכנסת משה יעלון, חבר הכנסת אלעזר שטרן וחברת הכנסת אורנה ברביבאי,

חבר אחד, חבר הכנסת יואב בן צור, מסיעת יהדות התורה,

חבר הכנסת ישראל אייכלר, מסיעת העבודה, חבר אחד, חבר הכנסת טל רוסו, מסיעת איחוד מפלגות הימין, חבר אחד, חבר הכנסת מרדכי יוגב, מסיעת מרצ, חבר אחד, הסיעה טרם מסרה את שיבוץ החבר מטעמה, נקווה שתמסרו אותו בהקדם. עוד אביא לידיעתכם כי הוועדה המסדרת החליטה להמליץ כי בראש הוועדה הזמנית לענייני כספים יעמוד חבר הכנסת משה גפני, ובראש הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון יעמוד חבר הכנסת אבי דיכטר. יושבי-ראש ייבחרו בידי הוועדות הזמניות בעצמן בישיבה הראשונה. אני אגיע לדיונים ואמליץ על יושבי-הראש המיועדים. עוד הודעה אחרונה אל המליאה, מטעם סיעת הליכוד. אנו מבקשים להודיע בזאת על חילופי אישים בוועדה המסדרת מטעם סיעת הליכוד: במקום חבר הכנסת יואב קיש יכהן חבר הכנסת פטין מולא. ובהיפוך, גם בוועדת החוץ והביטחון, במקום חבר הכנסת פטין מולא יכהן חבר הכנסת יואב קיש.

תודה לחבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר. אין צורך בהצבעה. זאת הודעה למליאה בלבד. שימו לב, רק לידיעה כללית, את יושבי-הראש גם בוועדות הזמניות יבחרו הוועדות עצמן, ועדה מסדרת יכולה רק להמליץ על מי מבקשים להטיל את ראשות הוועדה. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, לא הצבענו.

ח' באייר התשע"ט, 13 במאי 2019, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.